בוקר טוב, אנחנו היום ביום מאוד משמעותי לכנסת ישראל. שבוע משכו אותנו עם ההחלטה, בעצם מרב הזמן הניתן בשביל להחליף יושב ראש, ונודע לי הבוקר שמתכננים לבזות את הכנסת ולהתחיל פה תהליך שטרם היה, שלא היה מעודו. אני מתכנן להיפגש עם יו"ר הכנסת, כדי לנסות למנוע את הביזוי הזה, אבל אני אומר בצורה הכי ברורה, אני רואה שמיקי לוי הולך לייצר אירוע שלא היה בכנסת ישראל מעולם, ביזיון ברמות, כולל ביזוי החלטת בית המשפט. אני נותן פה איזה פרומו שאני מקווה שלא יצא לפועל כי אני הולך לדבר איתו, אבל אין לי ספק שהאחראי על ההתנהלות של היום הזה בכללותו יהיה מיקי לוי, ואנחנו נראה מה יהיה אקורד הסיום שלו בבית הזה. אני רק רוצה להזכיר שמי שמבזה וביזה את הכנסת זה אתם. הייתה החלטת בג"ץ שעכשיו אתם פועלים לבזות אותה. מיקי לוי הולך לרסק את הכנסת הזאת, הוא יסיים את הקדנציה שלו בדבר הכי גרוע שיכול להיות לכנסת ישראל ויו"ר הכנסת. אני מציע שנעשה את זה אחרי שנדבר עם מיקי. סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת. ביום י"ג בכסלו התשפ"ג 7 בדצמבר 2022, בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, בחרה הכנסת ארבעה סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת לפי המלצת הוועדה המסדרת. לאור הבקשה לבחור יושב ראש כנסת ועל מנת לאפשר לסיעת "יש עתיד" נציגות בנשיאות הכנסת, מוצע לבחור בחבר הכנסת משה טור פז כסגן זמני נוסף ליושב ראש הכנסת מטעם סיעת "יש עתיד" - עד שלא יוחלף יו"ר הכנסת מיקי לוי ההצעה הזאת לא תעלה להצבעה במליאה. בנוסף, חבר הכנסת יעקב טסלר, שנבחר ביום רביעי לסגן זמני ליושב ראש הכנסת, הודיע על התפטרותו מהתפקיד. בהתאם להוראות התקנון, ההתפטרות תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הוגש ליושב ראש הכנסת זה אומר שאם זה הוגש עכשיו, מדובר על יום רביעי ב-10:30 בבוקר. מוצע כי עם כניסת ההתפטרות לתוקף יכהן חבר הכנסת ישראל אייכלר כסגן ראש זמני ליושב ראש הכנסת, זאת עד לבחירת סגנים קבועים ליושב ראש הכנסת. אם טסלר מושך את ההתפטרות שלו, זה יהיה התנאי לאירוע זאת אומרת, אין מצב שגם אייכלר וגם טסלר מכהנים, החובה היא שטסלר יתפטר. ההצבעה הזאת תקרה לפני יום רביעי ב-10:30. בהנחה והוחלף היושב ראש וההצבעה הזאת קורית, ייכנס לתפקידו משה טור פז - הידוע בכינויו קינלי - וייכנס לתפקידו ב-10:30 אייכלר במידה וטסלר לא ימשוך את ההתפטרות שלו שהוגשה. אני מעלה את ההחלטה להצבעה - מי בעד? הצבעה אושר. רביזיה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:35 ונתחדשה בשעה 11:05.) מי בעד הרביזיה, מי נגד? הצבעה הרביזיה לא אושרה. הישיבה ננעלה בשעה 11:06.